אני שמח לפתוח את ישיבת הוועדה המיוחדת לענייני הקרן לאזרחי ישראל.

אנחנו יודעים לעבוד ביחד, עשינו דברים טובים ביחד. מוסי הוא אחד מהאנשים שכיף לעבוד איתם.

אני אקרא עכשיו את המלצת הוועדה ונעבור להצבעה. בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת, הוועדה תבחר יושב ראש מבין חבריה, לפי המלצת ועדת הכנסת. ועדת הכנסת החלטה להמליץ לוועדה המיוחדת לענייני הקרן לאזרחי ישראל לבחור בחבר הכנסת מוסי רז כיושב ראש הוועדה. מי בעד, ירים את

פה אחד החליטה הוועדה לבחור בחבר הכנסת מוסי רז כיושב-ראש הוועדה. אני מעביר לך את שרביט ניהול הוועדה. בהצלחה. שלום לכולם. תודה לחברי חבר הכנסת ניר אורבך, יושב-ראש ועדת הכנסת. באמת יש לנו שנים של עבודה יחד. תודה לחברי יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת מיקי לוי, זה באמת מעמד מרגש. תודה לכם חברי הכנסת שבאתם. הוועדה הזאת אמנם ועדה חדשה, אבל היא ועדה חשובה ביותר. למדתי מעט מה היא עשתה, קראתי את הפרוטוקולים של הישיבות בניהולו של חבר הכנסת דיכטר, היושב-ראש הקודם, שאני אשמח מאוד, וגם אמרתי לו, אם הוא יהיה חבר ועדה פעיל. אני גם אשמח מאוד אם תסתיים ההחרמה הזאת של האופוזיציה של הוועדות בכלל ושל הוועדה הזאת בפרט. אני שמח שהרשימה המשותפת לא בחרם הזה. אני נלהב להתחיל את העבודה. אני בטוח שיש לי הרבה מה ללמוד מנטלי, מנהלת הוועדה, משמעון, דובר הוועדה, ומחבר הכנסת אבי דיכטר. אני רואה חשיבות גדולה מאוד במעקב אחר השאלה איפה הכסף. הובטח לנו שבשלב הזה יהיו מיליארדים רבים בקרן מהתגמולים של רווחי הגז. לא ניתן לחלוק על העובדה שהם אינם. אני חושב שיש חשיבות גדולה לדעת מדוע הם אינם. העניין הזה לקח חלק גדול מהדיונים. כן, אני עקבתי, קראתי. קראתי דברים שאתה אמרת, חבר הכנסת שחאדה, ואני חושב שצדקת, וקראתי את דבריהם של כל שאר חברי הוועדה. ראיתי שחוץ מדיון אחד הייתה הסכמה בין חברי הוועדה ברוב הנושאים. אני חושב שלאחר שנדע איפה הכסף ואולי נצליח לזרז מהלכים להבאתו לקופה כי זאת קרן שמיועדת לרווחתם של כלל אזרחי ישראל, תהיה חשיבות לעקוב באיזה צורה הוא מושקע. האג'נדה שלי ידועה ומוכרת ואני חושב שהיא צריכה להיות האג'נדה של הוועדה ושל הכנסת. האג'נדה אומרת שהכסף יושקע לטובת כלל אזרחי ישראל, יושקע לטובת קידום אנרגיה מתחדשת, אנרגיה מקיימת, לא בהשקעות שהן מזהמות שיש מספיק מי שמשקיע בהן. אני לא אתבייש להעלות כאן את השאלה: לכמה זמן ישראל מתכוונת להשתמש בגז, כי השימוש בגז הוא הרבה יותר טוב מהשימוש בפחם, הרבה יותר מהשימוש בבנזין, והרבה פחות טוב מהשימוש בשמש. אם הממשלה החליטה שלאורך זמן, בעוד 29 שנים, היא מצמצמת ב-87% את האנרגיה אודות לכלכלת דלת פחמן, משמעות הדבר שהיא מצמצמת את השימוש בגז וגם מצמצמת את התקבולים השנתיים של הקרן, עם כל המשמעות של כך. גם בסוגיה הזאת נצטרך לעסוק. נצטרך לוודא שבאמת אנחנו מצליחים לצמצם פערים כלכליים בישראל. אנחנו לא ועדת השקעות, אני מודע לזה, לא אנחנו קובעים איפה להשקיע, אבל יש לנו את היכולת לעקוב ולפקח. אני מאוד אשמח שתהיה השתתפות פעילה ויוזמת של חברות וחברי הוועדה. בינתיים אני רואה רק חברות וחבר אחד בוועדה. אני מקווה שיהיו עוד חברות ועוד חברים. כולנו בסופו של דבר נהנה מהדבר הזה. אדוני יושב-ראש

מברוק, מוסי. באמת מברוק ובהצלחה. מוסי ואני שיתפנו פעולה בשתי קדנציות בוועדת כספים. לפעמים בהחלפת קריצה ובמבט בעיניים הבנו אחד את השני. מוסי הוא רואה חשבון בהשכלתו, הוא מבין דבר אחד או שניים במספרים. אני משוכנע שאתה תוביל את הוועדה הזאת למקום אחר לחלוטין.

על פי חוק אף אחד לא עושה טובה, הכסף היה צריך להיות מונח, הרווחים מהגז היו צריכים להיות מונחים עבור הדורות הבאים, עבור הנכדים שלנו ועבור הנינים שלנו. חלק מהעניין של הוועדה הזאת זה באמת לבוא ולהגיד: "רגע, איפה הכסף למען הדורות

ומה ייעשה בכסף הזה. אתה יודע, אני לא אהיה פה, אבל אני בהחלט דואג לנינים ולנכדים שלי. זה מה שאני אומר, לנכדים ולנינים.

דבר מאוד מאוד מהותי, כי הייתה חקיקה בעניין הזה. כמדינה לא ביצענו את החוק שאנחנו חוקקנו. בעניין הזה חשוב מאוד שהוועדה הזאת תפעל, תראה שהכסף יושם בצד למען הדורות הבאים, תקבע מוסכמות בעניין הזה. נגעת בקצה הדברים שלך בנושא האנרגיה, בחשיבות של אנרגיה מתחלפת. משום מה יצאה איזו שהיא הודעה על עלייה של 30% במחיר החשמל.

אחרי שעה וחצי מהרגע שהממשלה אישרה, הוציא הודעה על עלייה של החשמל ב-30%. לא תהיה עלייה של החשמל ב-30%, זה לא בתוך חוק ההסדרים, זה לא היה בתוך חוק ההסדרים. מדובר על 5% עד 2028, כשחלק מזה מתקזז עם אנרגיות מתחדשות ומתחלפות שמש, רוח וכו'. לבוא ולהגיד דבר כזה זה אולי פוליטי, אבל זה חסר אחריות. חלק מהעניין שלי זה להילחם בזה.

אחד מאלה שמחוסר ברירה גולש לתוך חוק ההסדרים 24/7 מאז שהונח על שולחני, עוד לפני שהוא הובא לממשלה. יש חשיבות אדירה לטיפול של הוועדה בכל הנושא הזה. אני מאחל לכם הצלחה

ככל שאנחנו, צוות היושב-ראש וצוות הכנסת,

תקבלו את כל הסיוע הנדרש.

מכל הלב לך,

ולחברי הכנסת של הוועדה הזאת. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, בבקשה. היה לנו דיון מאוד ארוך על סמכויות הוועדה, מה היא יכולה ומה היא לא יכולה, אבל אחת השאלת הכי רציניות הייתה לגבי כיווני ההשקעה של הקרן, האם הקרן תוכל להשקיע גם בארץ. בהתחלה הייעוד שלה היה להשקיע בחו"ל, אבל אז אחד המומחים שהגיע לוועדה הציע לשקול. זאת תהיה אחת השאלות החשובות שנדון בה. בוועדת כספים, באחרית ימיה של הוועדה בקדנציה הקודמת, אישרנו אפשרות להשקיע

גם בחו"ל. הנה פתחנו לכם את הדרך, רק תביאו את הכסף. היה איזה שהוא חשש שבתחילת הדרך של מתווה הגז, שנשמע לנו היום מצחיק, אנחנו נחלה במחלה ההולנדית. מה זו המחלה ההולנדית? שאתה מקבל יותר מידי כסף שאותו אתה משקיע בארץ וכך אתה ממוטט את המטבע. אפשר להירגע, כי בינתיים אין קרן, אין עדיין מיליארד שקל, וגם אין עושר. חבר הכנסת עלי סלאלחה,

אני מאחל לך הצלחה מכל הלב,

בכל התפקידים שעשית, ממה שאני יודע, הצלחת. אתה יכול להביא את הוועדה הזאת

נרוויח מזה. אנחנו נעמוד לרשותך. מה שאתה רוצה מאיתנו אנחנו ניתן.

תודה רבה. חברת הכנסת גבי לסקי. מוסי, אני מתרגשת מאוד לברך אותך על התפקיד. זו אמנם ועדה צעירה וגם ועדה שכביכול אין לה סמכויות מרחיקות לכת, אבל יש לה משמעות גם מבחינת כתובת שתפקח על הקרן, קרן שאמורה להיות אחד ממקורות ההכנסה המרכזיים והרציניים לטובת הדורות הבאים, וגם תראה מה קרה עם העובדה שנמכרו לידיים פרטיות נכסי מדינה, משאבי טבע של המדינה ושל האזרחים. אני בטוחה שבאמצעות הוועדה אתה תוכל להעמיד את השאלה: איך למנוע דברים כאלה בעתיד ולהבטיח שאם כבר הדבר נעשה האזרחים כולם יוכלו להרוויח מזה. אני מאוד שמחה שאתה פה. אתה האיש הנכון במקום הנכון. בהצלחה.

רבה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי. כבוד היושב-ראש, חברי חבר הכנסת מוסי רז, באמת קיבלת ועדה שהיא ועדה חשובה.

תופרים ועדות על מנת לרצות מישהו.

אתה בחרת במכוון בוועדה הזאת, כי אתה יודע מה לעשות עם הוועדה הזאת, לאן להוביל את הוועדה הזאת. מדובר בקרן חשובה מאוד לכלל האזרחים,

האזרחים הערבים שאנחנו מייצגים כאן. תעלה ותצליח.

אבל גם אני אהיה חבר בוועדה הזאת. אדוני היושב-ראש,

נציגי התנועה הסביבתית, נותן לנו תקווה שתעסוק בנושא הזה ברצינות ובפרספקטיבה בנוגע למה עושים עם המשאב הטבעי אך המזהם מבחינת הניצול המיטבי שלו. אם כבר מוציאים אותו מהאדמה, לפחות שתהיה תוצאה לניצול של משאב הטבע הזה. אני מאוד שמחה לשמוע שאתה מתכוון להרחיב את היריעה ולנצל את הוועדה הזאת שעוסקת באנרגיה ובגז כדי לתכנן קדימה את העתיד

צריך לדעת לכמה זמן הכסף. חיים שדמי, בבקשה. בשם ארגוני המחאה האזרחיים השונים אנחנו יותר ממברכים. הדיון שעוסק בגז כבר כמה שנים מתמקד ברובו בתמלוגים ובכספים, אבל יש פה שאלות בריאותיות כבדות משקל. לא רק הגז קבור עמוק באדמה, גם השקיפות וגם הרבה מאוד סודות אחרים,

סוגיות סביבתיות ובריאותיות לכלל הציבור. הגיע הזמן לפתוח את הנושאים ולהציף אותם, שלא רק נושא הרווחים של חברות הגז, או אחרים במקרה הזה, יהיו הפוקוס. בהצלחה ותודה גדולה. תודה, חיים, תודה על ההשתתפות. הוועדה עוד תתכנס. הישיבה ננעלה

14:10.